בוקר טוב לכולם,

הבוקר אנחנו דנים בדוח השנתי ה-37 במספר שמסכם את הפעילות של נציבות קבילות השוטרים והסוהרים לשנת 2019,